צהריים טובים.

על סדר-היום: 1.היערכות מערכת החינוך ללימוד המקוון במגזר הערבי.

בדיון הקודם שהיה דיון רציני מאוד עלו כמה וכמה דברים. קודם כל, ההחרגה בתקנות, אפשרות לצאת מהבתים להתאווררות, אפשרות למטפלים מתנדבים להגיע לבתים, הקמת מתחמים או מקומות ברשויות המקומיות ששם כן אפשר לקיים מפגשים מצומצמים בין המטפלים והתלמידים וכדומה.

נכון להיום 1,170 תלמידים ב-52 רשויות קיבלו במהלך שלושה ימים מענה במפגשים שהתקיימו במוקדים הרשותיים.

אנחנו מדברים בעיקר על כ-140,000 תלמידים.

אתה צודק, זה מענה מאוד חלקי. עיקר המענה הוא מענה באמת בקשר אינטנסיבי של

שימי את האצבע על הבעיה. מבחינתי אין בעיה. במוסדות שלנו הכול עובד כמו שאמרתי בישיבה הקודמת.

אני לא רוצה להתחייב. נברר

אני חושבת שיש כאן גם אילוצים של כוח אדם והתארגנות וגם החופשה של פסח שהגיעה לפתחנו היתה הדרגתית ברצון הרשויות להיערך להקמת המוקדים. כפי שאמרתי,

שוב, הרחבת מענים נוספים ככל שיינתן באישורים הנוספים של משרד הבריאות.

זאת אומרת, כבר צריך עכשיו להגיד שממשיכים עם המענים אחרי פסח כי זה מה שיהיה.

לומר שמרחיבים את המענים אחרי פסח. אני רוצה ברשותך, להתייחס.

בינתיים אני לא שומע בשורות טובות גם אחרי חופשת הפסח, כי ההיקפים שאת מדברת עליהם לא כל-כך ברורים וזה לא נשמע שאכן יהיה שינוי

מדובר במרפאים באמנות, פיזיותרפיסטים. נשמע את מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי.

היא לא על הקו.

רק צריך עכשיו לחשוב מה עושים כשזה חוזר.

אנחנו דיון מעקב ותנסו לומר דברים שעדיין לא נאמרו. סעיד אלחרומי, חבר הכנסת,

אנחנו עכשיו ספציפית בנושא החינוך המיוחד. את אמרת כלים טכנולוגיים לילדים

שרון מישקובסקי, שחברת הכנסת אלהרר כבר התייחסה אליה. היא אימא לילד עם צרכים מיוחדים. מאות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים נמצאים היום ללא מענה טיפולי וחינוכי לילדים המורכבים שלנו. יש ילדים ששיעורים מקוונים, חוברות צביעה וספורט לא מתאים להם. כמו,

נער בן 16 שקם בעשר בלילה, זרק את כל הסירים מהמקרר והשליך ספרים מהקומה השישית. כמו ילד בן 8 שברח מהבית כי הוא צריך מענה תחושתי. הוא חיפש לעצמו גן שעשועים וזה הגיע לזה שהוא ברח מהבית. ילד שכל היום עסוק בלפרק שקעים חשמליים בבית שלו וההורים שלו בעצמם כבר לוקחים תרופות פסיכיאטריות. כמו הבן שלי שאחרי שלוש שנים של ניסיונות של איזון תרופתי שהצליחו לנו בחודשים האחרונים, מאבד את זה וחוזר אחורה אפילו אחרי התקופה שבה היה מאושפז. יש לי עוד עשרות מקרים של הורים שפונים אלי. הקמנו קבוצה של מאות הורים ולמעלה מ-1,000 הורים חתמנו על מכתב לראש הממשלה, לשר הפנים, לשר החינוך, לשר הבריאות, שאנחנו מבקשים לפתוח את מסגרות החינוך המיוחד. הילדים שלנו זה חרום, הילדים שלנו זה בריאות הגוף, בריאות הנפש. זה מצב חרום וצריך להגדיר את העובדים שעובדים עם הילדים שלנו כעובדים נחוצים לשעת חרום, כמו שמגדירים שעובדים היום בהוסטלים או עובדים עם קשישים, או כמו שמגדירים אנשים שנותנים שירות לילדים של רופאים. יש לנו בקבוצה אימא שהיא רופאה בעצמה שלא מקבלת שירותים עבור הבת שלה שהיא בתפקוד מאוד מאתגר. אני מאוד מתרגשת והקול שלי רועד כי אנחנו בסביבות חמישה ימים במקום הזה, בעצם בפעילות החברתית הזאת. הסיפורים האלה, למרות שאני חיה את זה, מדירים שינה מעיניי. אני חושבת שצריך לשים את הכול בצד, להגדיר את עובדי החינוך המיוחד כעובדים חיוניים ולתת לילדים שלנו את השירותים שמגיעים להם בזכות, כדי שלא יתפרקו ולא נגיע למצבים הרבה יותר מסכנים. אתמול פנתה אלי אימא ושאלה אותי לאיזה בית חולים פסיכיאטרי אני ממליצה לה להגיע עם הבן שלה. זה מה שהיא רוצה לדעת ממני. חברת הכנסת אורלי פרומן. שאלה למימי ממשרד החינוך. דיברת על הרחבת מוקדים ברשויות המקומיות. אנחנו בשעת חרום. כל הילדים נמצאים תחת חוק חינוך חובה. גם הקמת המוקדים, בעיניי, שווה ערך לאותו חוק שמחייב את כל הילדים לקבל אותו ומחייב את המשרד להעניק אותו. לכן 52 רשויות מתוך כ-260 רשויות, מה קורה עם ה-200 האחרות? זה צריך להתקיים במיידי. דבר נוסף. אנחנו שומעים ומקבלים הרבה מאוד פניות על נסיגה משמעותית בתפקוד הילדים, התמודדות עם התנהגויות מאתגרות, על ייאוש בתוך המשפחה, על קשיים נפשיים. האם באמת אי-אפשר להחזיר את מערכת החינוך המיוחד בפורמט מיוחד לפעילות? אני לא משוכנעת שהתשובה היא לא. אני קוראת פה למשרדי החינוך והבריאות למצוא את המנגנון שיחזיר במיידי את ילדי החינוך המיוחד והילדים עם הצרכים המיוחדים לפעילות שוטפת, מיוחדת, מותאמת, מוגנת כמתבקש בתקופה הזאת. אדוני היושב ראש, אני חושבת שזאת צריכה להיות הקריאה של הוועדה למשרדים הרלוונטיים. אני רק אוסיף, שבמחקר שעשה לנו מרכז המידע והמחקר של הכנסת, מצאנו שיותר מ-185 מדינות השביתו את מערכות החינוך שלהן. יש היום 1.5 מיליארד ילדים בעולם שלא לומדים. הרבה מדינות דווקא את מוסדות החינוך המיוחד השאירו פתוחים. חלק מהמדינות השאירו גם את הגנים אבל את זה נשים בצד כי מחר יש לנו דיון. אולי צריכה להיות כאן אמירה שהראשון שיחזור לפעילות זה החינוך המיוחד. אני פונה להדר ירדני, אולי תאמרי על העניין הזה. מכל מה שאני שומע בדיון הזה וגם בדיון הקודם, היכולת לתת את הטיפול כשהילדים של החינוך המיוחד נמצאים בבתים היא מוגבלת ביותר. כל עוד המוסדות לא ייפתחו, אז בעצם לא יהיה לנו מענה סביר לילדים ולמשפחות האלה. אני יכולה לומר רק את דעתי. אני רוצה להזכיר שאנחנו כפופים להנחיות של הממשלה, כך שמי שצריך לשנות את הנושא זה הממשלה. אתם הגורם המקצועי הממליץ. אם ישאלו את דעתי אני כמובן אתמוך בחשיבה שצריך לתת עדיפות לילדי החינוך המיוחד. צריך לזכור שיש גם ילדים שנמצאים בשילוב. צריך לחשוב שאם באמת יימצא מענה ותהיה החרגה, צריך כמובן יהיה לתת גם להם מענה. אני מאוד אשמח לשלב את כל ילדי מעונות היום השיקומיים בהחלטה הזאת, למרות שהם לא חינוך אבל הם עדיין ילדים עם מוגבלות ונמצאים במסגרות של הרווחה והבריאות. זאת דעתי, כמו שאמרתי. זה לא עניין של דעתך. בתור מנהלת מחלקה במשרד הבריאות את חלק מהממשלה. צריך להגיד שהחינוך המיוחד צריך לקבל עדיפות, קדימות בחזרה לפעילות על פני כל מגזר אחר. אין דרך לתת לילדים האלה אפילו רבע ממה שהם צריכים במצב הנוכחי,

אין לנו ויכוח על הנושא הזה. כמו שאמרתי, דעתי האישית היא בהחלט בעד. אני מדברת במגבלות המשרד שבו אני עובדת והחלטות הממשלה. מימי פלאטשי. מה ההיתכנות פה? אל תגידי לי הנחיות משרד הבריאות, כולנו בהנחיות משרד הבריאות. לבוא למשרד החינוך ולהבהיר את הצורך בלהחזיר לפעילות חלק מהמוסדות. אולי בהדרגה, קודם היותר קשים או יותר דחופים, אבל לפחות לתת לילדים האלה איזה מענה מינימאלי. כנראה שלא הייתי ברורה ואני אחזור ואומר. אנחנו בגיבושה של תכנית שזה בדיוק העיקרון שלה. ברגע שיוחלט שמתאפשר, אנחנו יותר ממעוניינים - - - סליחה, זה לא מספיק, זה ממש לא מספיק. לא להתפרץ. מתגבשת תכנית בהחלט להפעלה כפי שיתאפשר באופן מבוקר, באופן מדורג, עם מיגון, עם צוותי חינוך הוראה וטיפול. אנחנו מעוניינים בקיום של התכנית שתאפשר את חזרתם של התלמידים לשגרה אחרת, אבל לשגרה יותר אינטנסיבית, יותר משמעותית, בהיקפים גדולים יותר של התלמידים. אין חילוקי דעות עם מה שנאמר פה. באיזה תאריך מדובר פחות או יותר? אנחנו מגבשים את התכנית ברגע שיאושר לנו להפעיל. אדוני, זה לא אצלם, זה במשרד הבריאות. יש פה אמירה לא מובנת - - - אי אפשר להתפרץ כי אי-אפשר להבין. שמעתם מה שהיא אמרה. אם יש משהו חדש לומר, אז בבקשה. צריך תכנית סדורה מכיוון שמבחינתנו מדובר פה בהצלת חיים. כשם שהרופאים יש להם את האישור לצאת לבתי החולים, מבחינתנו הצוות הרפואי הזה זה הצלת חיים. צריך למצוא את דרכי המיגון ולהוציא אותם החוצה. גברתי, תודה רבה על המאמץ וההשתדלות, אבל יש תחושה, במחילה מכבודך,

אנחנו צריכים מענה. אנחנו דיברנו על החזרת פעילות של המוסדות של החינוך המיוחד. הוצאת צוותי הוראה, מבחינתנו זה פתיחת בתי חולים. חבר הכנסת עידן רול. רק אם זה משהו חדש. אני עדיין לא הבנתי איפה עומד מה שמסתמן כרגע הפתרון הכי ישים לטווח המיידי, המרכזים הקהילתיים, עוד לפני החזרה לשגרה. זה כבר נשאל. חברת הכנסת קארין אלהרר. אדוני היושב ראש, אני מבינה את הדברים. משרד החינוך אומר שהוא מגבש את התכנית וכשיאשרו לו הוא יפעיל אותה. אני חושבת שהכתובת הראשונה צריכה להיות משרד הבריאות ולא הדר ירדני, כי לא היא קובעת מתי יוצאים ומתי לא. אני מבינה שבחול המועד אין דיונים של הוועדה. אני מבקשת שבדיון הראשון אחרי חול המועד, שיגיע מנכ"ל משרד הבריאות ושייתן לנו את התשובה מתי לדעתו לאפשר לילדי החינוך המיוחד להגיע למסגרות. משרד החינוך יידע להתמודד עם האתגרים כאשר משרד הבריאות יסמן לו את קווי הגבול. כרגע אין אפילו קווי גבול לעניין. זה הדבר החשוב. לדעתי, אחרת לא נצא מזה. יוסף ג'אברין. לא היתה התייחסות למכשירים טכנולוגיים שאפשר לחלק אותם לילדים. דיברת על חינוך משווה בעולם. קראתי שבמרבית המדינות המפותחות כן סיפקו מכשירי קצה טכנולוגיים שמותאמים לחינוך המיוחד. לא שמעתי התייחסות לזה כאן. עכשיו מילות סיכום, מימי פלאטשי על כל מה שנשאל. בהתייחס למה שחברת הכנסת קארין אלהרר ציינה, זה בהחלט מה שקורה וזה מתרחש כבר עכשיו. אנחנו מקיימים שיח עם משרד הבריאות בהחלט לבניית קווי המתאר, ככל שהמידע עומד היום בפניהם ובפנינו להיערכות למענים באופן נרחב יותר לאחר חופשת הפסח.

היה וזה לא יינתן, אנחנו נרחיב בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי ועם אגפי החינוך את הפעלת המוקדים הרשותיים והמענים בבתי התלמידים. לגבי חלוקת משאבים. ככל שידוע לי, קיים קשר אינטנסיבי להרחבת מתן התמיכות הטכנולוגיות ככל שניתן, גם לתלמידים שאין באפשרותם מכשירים זמינים. זה כמובן לא נותן כיסוי מלא אבל גם בנושא הזה ניתן מענה מסוים. לגבי התאמות לתלמידים בשילוב אישי, אני אומרת שזה בהחלט אתגר שהשקענו בו גם קודם לכן ואנחנו משקיעים בו גם כיום. מתקיים שיח עם מורות השילוב ועם מחנכים בחינוך הרגיל על-מנת להיערך להתאמות אוניברסליות, להיערך להתאמות בהתייחס לתלמידים שלומדים בכיתתם. העמדנו לרשות העניין את צוותי החינוך המיוחד, הן בהתרמה והן בעשייה ובשיח עם התלמידים. מה לגבי הילדים המשולבים? אני מבקש התייחסות לכל ה-250,000. התלמידים בשילוב אישי בשגרת הלימודים והן עכשיו, צוותי החינוך של החינוך הרגיל עם צוותי החינוך המיוחד עובדים בשיתוף פעולה. גם עכשיו בימים האלה נעשה חיבור באמצעות מומחי התחום, על-מנת ככל שניתן להיערך להתאמות כדי שהם יוכלו להשתתף בלמידה שמתקיימת במרחבים השונים בתקופה הזאת. מה עם אלה שצריכים לגשת לבגרויות? אלו הכי דחופים? איך מכינים את הילדים המשולבים לבחינות הבגרות? הם צריכים את התיווך של הלמידה. זה לא ייעשה בהוראה מקוונת. גם בנושא הזה, ככל שניתן, הן מורות השילוב והן מחנכות החינוך הרגיל נדרשות למשימה בלמידה מרחוק. זה לא משהו שמתקיים במוקדים הרשותיים למיטב ידיעתי. המוקדים הרשותיים והמפגשים בבית התלמיד הם יותר מפגשים בעלי אופי טיפולי, גם אם הם נעשים בקשר עם מחנכת הכיתה. הנהגת ההורים הארצית לא קיבלה את רשות הדיבור. אני מתנצל, אנחנו צריכים רגע לסכם את העניין הזה. יש לנו עוד שני נושאים. הרבה אנשים מחכים, הרבה רוצים לדבר. אני מנסה להגיע גם לתשובות. הנושא הוא קשה כי ברוב הדברים אין תשובות. גם הפעם לא קיבלנו תשובות, או קיבלנו מאוד חלקיות. לא היתה שום תשובה על המשולבים. לנסות זה יופי.

נכון. לכן אני אומר כשנחזור אחרי חול המועד נעשה שוב פעם דיון מעקב בנושא הזה שהוא הכי קשה מכל הנושאים. רשמנו לפנינו שהמוקדים עובדים רק ב-52 רשויות. אני רוצה לשמוע אחרי פסח שזה הורחב לעוד רשויות. דבר שני, שזה העניין היסודי שעולה, כי רק זה בעצם יהיה הפתרון. אתם, מימי, לא תגידו דעה אישית. תבואו אותם בתוקף הגורם המקצועי להנהלת משרד החינוך והנהלת משרד הבריאות ותגידו שמוסדות החינוך המיוחד צריכים בהדרגה לחזור לפעילות. כך עושים גם במדינות אחרות, אגב. אנחנו לא מבקשים פה לעשות משהו שלא קיים. זה קורה במדינות אחרות. סליחה, זאת לא דעתי האישית. זה בהחלט מה שקורה עכשיו. יפה, אז צריך לחץ. מגובשת תכנית ליישום. אני מבין. הכוונות של כולם טובות. אני לא יודע מי הגורם המחליט. אנחנו נפנה למנכ"ל משרד הבריאות ספציפית בנושא הזה ואם יהיה צורך, נפנה לראש הממשלה. אני מבקשת שהמנכ"ל יגיע לדיון הבא. מי שמקבל החלטה, יקבל את החלטה על החזרה הדרגתית של מוסדות החינוך המיוחד לפי קריטריונים מסוימים שאתם תקבעו, אבל רק החלטה כזאת בפועל תיתן את הפתרון. כל עוד הם בבתים, גם טכנולוגיה, גם הגעה הביתה או מוקדים ברשויות, זה לא נותן את המענה שצריך במקרים האלה. אנחנו כעת בדיון נוסף. אנחנו נסכם את זה ונשלח לכולם. בינתיים אני רוצה להגיד תודה. אני יודע שקשה, אני יודע שאתם עובדים קשה. אנחנו מתוסכלים וההורים במיוחד. אין כאן האשמה אישית. אנחנו מודעים למה שאתם משקיעים ומאוד מעריכים את זה. פשוט יש מצוקה מאוד גדולה ואנחנו מנסים לבטא מאות פניות מהורים, כולל סיפורים קורעי לב. מכאן נובעת עוצמת חריפות הדיון. מימי תודה, הדר תודה. נחזור אליכם אחרי החג ושיהיה חג שמח. במסגרת המעקב שאנחנו עכשיו אין שום התייחסות לנושא הבגרויות. אני עוקב אחרי זה ומדבר עם מועצת התלמידים ואין התקדמות ממשית. בגרויות בכלל הארץ. לא היום. יש לנו מעקב על דברים אחרים. אפשר להקדיש לזה עשר דקות? לא פנינו, לא. מימי תודה, אנחנו משחררים אותך ונהיה בקשר. בנושא החינוך במגזר הערבי. ישנו דוקטור חוסאם דיאב, ממונה קידום הישגים לימודיים במגזר הערבי. האם הוא נמצא איתנו?

עופר רימון, סמנכ"ל תקשוב במשרד החינוך. ננסה להעלות אותו. ישנם שני נושאים ספציפיים: אחד, הנגשה של הלימוד המקוון למגזר ושיפור התשתיות, מציאת פתרונות חינוך. בואו נתחיל בעניין הזה. ניצן, אפשר לדבר בנושא הזה? רצינו את הנציגים שמשתתפים אבל בבקשה. אני רוצה לחדד סוגיה מאוד חשובה בנושא של הלימוד מרחוק והמחסור העצום בתשתיות, במיוחד בכפרים הלא מוכרים בנגב. בשבועות האחרונים המדינה מדברת על זה וגם מנהלי בתי הספר. מנסים לעשות משהו עם זה אבל דומני שהסיפור ממש עגום ואין מה לעשות עם זה. זה גם מחסור בתשתיות, בעיקר חשמל וגם תשתיות אינטרנט. בגלל זה אנחנו עושים מעקב. זה הנושא שאנחנו מנסים לקדם. זאת הבעיה שעליה דיברנו בדיון הקודם. צריך לחשוב על משהו יצירתי בתחום הזה. עכשיו אנחנו כאילו בחופשה אבל כשחוזרים אחרי פסח גם החופשה במגזר הערבי מסתיימת. בתקופה הזאת צריך לחשוב על משהו יצירתי אחר כדי לתקשר עם התלמידים ושהצוותים הלימודיים יוכלו לעבוד. נעבור לנושא הבא ונחזור אח"כ לנושא. ע'דיר כמאל מריח (יש עתיד - תל"ם): ניצן, אני לא מצליחה להבין. באתי בשביל הנושא הזה. מה זאת אומרת שנעבור לנושא הבא? איפה המומחים שהוזמנו? הם לא על הקו. ע'דיר כמאל מריח (יש עתיד - תל"ם): יש כל-כך הרבה שאלות. עושה רושם שבמגזר הערבי - - - גברתי, אני יודע. זה מה שאנחנו מנסים. אני מתוסכל כמוך. אנחנו מנסים להעלות אותם על הקו. יש 70 אנשים בזום וברגע שהם יהיו אנחנו נחזור אליהם. יש גם את נושא הסטודנטים, מגורי הסטודנטים והתשלומים באוניברסיטאות. בספיר,

שמעתי שהם מתעקשים שישלמו שכר דירה על המעונות. נעבור להשכלה הגבוהה וברגע שיהיה מישהו מהחינוך הערבי נחזור. מי נמצא איתנו? אמרו לנו שנשיאת האוניברסיטה הפתוחה תהיה. פרופסור יפה זילברשץ נמצאת? אנחנו עושים הפסקה לחמש דקות. אני מחדש את הישיבה.

העברנו לך את הנקודות. חלק מהדברים הם דברים שיהיה נכון לשמוע את המוסדות. היתה בעיה נקודתית לגבי האוניברסיטה הפתוחה. בימים האחרונים יו"ר התאחדות הסטודנטים יחד עם הנהלת האוניברסיטה הפתוחה מקיימים ביניהם שיח. אני חושבת שנכון לשמוע

יש פה שאלה רוחבית הרבה יותר מאוכלוסיית הסטודנטים וחשוב לציין את זה.

שאנחנו יותר רוצים לדחוף אותה לשוק

התמונה. נוציא הודעות מסודרות, כפי שנעשה עם הבחינות הפסיכומטריות. בכל מקום שבו ניתן יהיה להגיד משהו ודאי ולייצר ודאות לנרשמים לאוניברסיטאות,

אלה סטודנטים שהמעסיקים שלהם לא הוציאו אותם לחל"ת או פיטרו אותם. אלה סטודנטים שנמצאים בכל מיני עבודות שעתיות. המעסיקים פשוט ניתקו את הטלפון. ברור לנו שיש

יש לנו קורסים עם מאות סטודנטים שבהם לא מצאנו שום פתרון נאות, לא אקדמי ולא לטוהר הבחינות ולכן הם נדחו ליוני עם חבילת הקלות והטבות מאוד משמעותית. אנחנו ממשיכים לעבוד על זה עם נציגי האגודה ואני בטוח שנמצא פתרונות מקסימליים שיעזרו לצרכים של כולם.

זאת אומרת, התמונה היא שיש דיפרנציאליות לגבי היכולת להחזיק משרד בבית. האגף הערבי במשרד מנסה דרך הנהלת המשרד לגייס תקציבים כדי לרכוש טבלטים או מחשבים ניידים ל-41,000 תלמידים חסרי מחשב או טבלט בבית. אנחנו מקווים שאנחנו נצליח

דבר שני.

היתה לנו כבר שיחה עם המנכ"ל ועם אנשי משרד החינוך. אני מקווה שכבר הגיע הזמן לתת פתרונות כי כבר חלף הרבה זמן. שאלה שנייה. המנכ"ל הבטיח שיוקם אולפן אחד בצפון ודיבר גם על אולפן בנגב, כדי שההורים יוכלו להקליט תכניות בערבית. אני רוצה לשמוע אם

אגב, בעניין של המכללות והמבוגרים, יש קורסים שמתקיימים במתכונת של זום ולמידה מרחוק גם במזרח ירושלים, גם בדרום, ברמה של מכינות וקורסים. אנחנו עכשיו מכינים קורסים להכשרה מקצועית למבוגרים גם בשיטת הלמידה מרחוק. המספרים נמוכים. אנחנו מודעים לזה. אנחנו מנסים למצוא

קיבלנו ים של פניות מהורים שאין בעצם מתודה ברורה.

אפילו חברות כנסת שיש להן ילדים סיפרו לי, שיש מורים שמשקיעים ונותנים הרצאות

אנחנו מנגישים לכל המורים תוכן דיגיטאלי עשיר ומגוון.

לצד זה פועלת מערכת השידורים הלאומית בצורה מאוד רחבה. אנחנו מזכירים לאדוני שלא היתה היערכות לשעת חירום ולא סתם היו"ר שואל את מה שהוא שואל, כי התחושה היא שבמשך השנים האחרונות לא

אותו פתרון לבתי הספר ולגני הילדים. שאלות נוספות לחברי הכנסת? עופר, לגבי מערך פיקוח כמותי ואיכותי. אין ספק שאם הלמידה מרחוק תמשיך אחרי פסח וכנראה זה מה שמתבקש. אני לא יודעת אם נסגר ההסכם עם ארגוני המורים ואני מקווה שהוא ייסגר עד פסח. גם לכם חשוב לדעת, כמו לכולנו, כמה ילדים נהנים מהשרות הזה

גם היכולת לייצר פיקוח בעת הזאת עם המורכבות הזאת, אבל אני מאמין שנחזיק את כל המערך הזה באוויר. אני רק רציתי לספר לכם שני דברים מאוד יפים שאנחנו עושים תוך כדי. אחד, אנחנו הכנסנו פנימה את כל הנושא של גיימינג. אני חושב שאנחנו המדינה מהמתקדמות בעולם מבחינת מערכת חינוך שמשלב גיימינג בלמידה. אין דבר טוב יותר מגיימינג בעת

אז אנא ממך ומאנשי משרד החינוך. הסיפור הזה חייב להיגמר. אני מקווה שתהיה איש בשורות

אם היה לו, תאמין לי שהיינו נותנים,

עופר רימון, תודה רבה. תודה על המאמץ, אנחנו מאוד מעריכים. חברים, אנחנו נסכם. אגב, שלושת הנושאים הם נושאים שנקיים עליהם מעקב כל הזמן, גם אחרי החג. בעניין החינוך המיוחד, הוועדה רשמה לפניה שבעקבות הישיבה מהשבוע שעבר חל שינוי. נפתחו מרכזים מקומיים וקהילתיים בהם ניתן להעניק טיפולים לילדים עם צרכים מיוחדים אבל רק טיפולים בודדים ניתנים שם בינתיים, גם מחשש של הצוותים להגיע מחשש הדבקה. העובדים מקבלים שכר אבל אי-אפשר לחייב עובדים לעשות את זה אם הם לא רוצים. שונו הנהלים של משרד הבריאות לגבי הגעת צוותים רפואיים, גם בעקבות המלצת הוועדה. שמענו שהיו 1,170 ילדים שקיבלו טיפולים ב-52 רשויות מקומיות ב-67 מוקדים. זה מעט מאוד וצריך להרחיב את זה. הבנו שיש הכנה להרחבת המוקדים ופתיחת מוקדים נוספים אחרי חופשת הפסח וזה חייב לקרות בקנה מידה יותר גדול כי באמת 1,170 ילדים זה טיפה בים. אז יש שיפור, שזה הצד החיובי, אבל הוא מאוד קטן. הוועדה קוראת פה אחד לתת לתלמידי החינוך המיוחד את הטיפולים מהר ככל שניתן ואת המרב האפשרי. לכן החינוך המיוחד צריך להיות הראשון שחוזר לפעילות. צריך שגם אם המשק חלקו ממשיך להיות מושבת וגם אם מערכת החינוך רובה מושבתת, את החינוך המיוחד צריך להחזיר בהדרגה לפעילות כי אחרת לא יהיה פתרון אמיתי לילדים האלה. בנושא השכלה גבוהה. סטודנטים שאין להם אמצעי תקשוב מקבלים מענה מהמוסדות בהם הם לומדים. סופקו עד עכשיו 200 מחשבים ניידים ומחפשים פתרונות נוספים. בודקים את העניין של חלופות לבחינות. אפשרות תמיכה בסטודנטים. בעצם בעניין הזה, שהוא העניין הכי מציק היום לסטודנטים אין עדיין מענה ואנחנו נרצה לקבל תשובות. נרצה לשמוע תשובות גם בנקודה ספציפית של מתן דמי אבטלה לסטודנטים צעירים שהם היום לא בקריטריונים. שמחנו לשמוע שהתקבלה בקשתנו שהסטודנטים יקבלו לפחות שלושה שבועות התראה לפני המועד של הפסיכומטרי. בעניין האוניברסיטה הפתוחה, שמענו שיש פתרונות חלופיים לבחינות וכן עזרה כספית ומדברים על זה ממש עכשיו עם נציגי הסטודנטים ואני מקווה שיהיה פתרון מהיר. היתה הבטחה שלא לפגוע בפר"ח. היא אמרה שזה ממשיך וכל המלגות ניתנות. ניצן, לגבי החינוך המיוחד, לדיון אחרי החג. הנציגות שהיו פה אומרות שזה נקבע בממשלה. אם הן לא מבינות שהן חלק מהממשלה, שיבואו בבקשה המנכ"לים או ברי סמכא שיודעים לתת תשובות. אנחנו גם נפנה לראש הממשלה בעניין הזה כי זה דבר שהוא קריטי וגם למנכ"ל משרד הבריאות. בנושא החברה הערבית. שמענו של-15% מהתלמידים הערביים אין אמצעי תקשוב.

כי יש כאלה שאין להם אינטרנט. 15% זה בלי הנגב ובלי מזרח ירושלים. הבנו שזה כמו בחינוך העברי, אבל משרד החינוך שוקד על מציאת פתרונות לתלמידים שאין להם פתרונות מחושב. צריך לתת עשרות מחשבים או טבלטים. אגב, זאת לא הוצאה כזאת ענקית. הבנתי שפנו למשרד האוצר אז אולי אנחנו נפנה למשרד האוצר.

להאיץ את העניין הזה של העברת מחשבים וטבלטים לילדים שאין להם. שמענו בשמחה שהוקם אולפן בנצרת לטובת החינוך הערבי. זה טוב מאוד, צריך שיהיה גם בדרום, זה יקל מאוד. המשרד נערך ללימוד מרחוק כוללני אחרי פסח, זאת המציאות. אין לנו תשובה אם יש הסכם עם ארגוני המורים. אין עדיין הסכם. חברים, תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:30.